שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון בהצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מס' 4 והוראת שעה) (תיקון) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע), התשפ"א-2021, מ/1423. ההצעה אושרה בקריאה ראשונה, הועברה לדיון בוועדה ואנחנו ניגשים להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. ברוכים הבאים לחבר הכנסת מקלב, חבר הכנסת בוסו וחברת הכנסת לשעבר, עמיתתנו עליזה לביא. נמצא אתנו הרב דוד מלכה, מנהל בתי הדין הרבניים. שלום, כבודו. יחד אתו עו"ד שמעון יעקבי, היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים, עו"ד רפי רכס עוד יגיע, סמנכ"לית בתי הדין הרבניים, מיכל גולדשטיין, ראש אבות בתי הדין של תל אביב נמצא אתנו בזום, עוזר הסמנכ"לית, עו"ד דניאל, וראש לשכת מנהל בתי הדין הרבניים, מר משה גורט. מטעם משרד המשפטים נמצאת אתנו בזום עו"ד יעל בלונדהיים ממחלקת ייעוץ וחקיקה, מוריה דיין

מאור אלבק מ"מבוי סתום", הטוענת הרבנית קטי אייאש, ומורי ורבי, הרב אורי רגב, מנכ"ל חדו"ש, ברוך הבא, טוב לראות אותך כאן בחדר הוועדה.

מכובדיי, כאמור, מדובר בהצעת חוק ממשלתית שמטרתה להפוך הוראת שעה שנכנסה לתוקף בשנת 2018 להוראת קבע. הוראת השעה הזו הרחיבה הסדר שהקנה לבית הדין הרבני סמכות לעסוק בענייני הסדרת גט גם במקרים שבהם על פי החוק, בנוסחו המקורי, אין סמכות לבית הדין בהעדר זיקה של תושבות של יהודי. הוראת השעה נועדה בעצם להרחיב את יכולתו של בית הדין לעסוק בענייני התקנת גיטין על פי בקשתה של אישה גם במקום שהזיקות החלשות, נקרא להן, שהוספו לחוק באותו הסדר מוקדם יותר, לא קיימות, להעניק לבית הדין הרבני סמכות להסדיר גט בעקבות בקשתה של אישה, ועכשיו הבקשה היא להפוך את ההסדר להסדר קבע. כמנהגנו, נזמין את הייעוץ המשפטי לומר דברים אחדים על המסגרת הנורמטיבית שבה אנחנו עוסקים ולאחר מכן נבקש ממשרד המשפטים ומבתי הדין הרבניים להציג את הצעת החוק בפירוט. כמובן שנשמע את התייחסויות חברי הכנסת ואת התייחסויות הארגונים האזרחיים והמוזמנים הנוספים. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה. חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מס' 4 והוראת שעה) נקבע כהוראת שעה לתקופה של 3 שנים ולמעשה הוא כבר פקע בחודש יולי האחרון. התיקון מרחיב באופן חריג את הסמכות של בתי הדין הרבניים להתיר עגינות של נשים יהודיות מחו"ל שאין להן למעשה זיקה לישראל, וזה כדי לעזור ולסייע לאותן נשים שאין להן שום פתרון אחר במדינת המושב שלהן. התיקון עורר שאלות גם ובעיקר לאור ההשפעה שיש לו בהתערבות בדין של מדינות אחרות. מדובר באנשים שכאמור אין להם זיקה לישראל, ולמעשה דווקא לאור השפעה מהותית שיש למעמד האישי של אדם, על חייו ועל זכויותיו, המדינות בדרך כלל לא מתערבות בדין של מדינה אחרת. בכל זאת הוועדה כאן סברה שנוכח הייחודיות של העניין ונוכח העובדה שמדובר בדין האישי מבחינה דתית, יש אפשרות להרחיב את הסמכות לאותו עניין מצומצם של מתן והסדרת הגט. כמו כן, עלו חששות מההשפעה גם על הדיונים בבתי דין דתיים בחו"ל ועל הסמכויות שלהם, וגם חשש שהדיון מתרחב להיבטים אחרים שנוגעים לחיי בני הזוג ופירוק הזוגיות ביניהם כשבעצם כל החיים שלהם מתנהלים במדינה אחרת. לכן נקבע הסדר מצומצם יותר שמאפשר דיון במתן הגט בלבד. כמו כן, נקבע שהסמכות היא אך ורק כשנישואין נעשו על-פי דין תורה, כשמתקיים אחד מהבאים: או שלא קיים בית דין רבני במדינה שממנה מגיעים בני הזוג, או שהאיש לא מתייצב לדיון באותו בית דין אם הוא קיים, או שבית דין כבר קבע שהאיש ייתן גט לאשתו אבל לא ניתן לאכוף את זה, הוא לא פועל בהתאם לכך ולא ניתן לאכוף, אין בעצם דרך לבית הדין לאכוף עליו את מתן הגט. המחוקק מצא שיש הצדקה לאפשר באותם מקרים איזושהי התערבות ולדון במתן והסדרת הגט. אבל המחוקק קבע במפורש שאין סמכות לדון בעניינים אחרים שכרוכים במתן הגט וקבע מועדים מאוד מוגבלים שבמהלכם אפשר לדון כדי לא לעכב יותר מדי את בני הזוג בישראל. יש עוד כמה נקודות לגבי התנאים הנוספים. צריך שהנתבע יהיה בישראל בעת הגשת התביעה או בעת ההמצאה לו ונדרש שבני הזוג יהיו גרושים לפי הדין האזרחי במדינת המוצא. לגבי הגירושין האזרחיים אם יש קושי או נסיבות מיוחדות אז שהוגשה תביעה ונעשו המאמצים. לפעמים זה לא מתאפשר, לכן נכנס שם דיוק כזה. נכון, שיש אפשרות בנסיבות חריגות לאפשר לו. עוד פעם. שישנו חריג לדרישה שהזוג יהיה גרוש מבחינת הדין האזרחי והחריג הוא שגם אם רק הוגשה תביעת גירושין אזרחית והאישה הוכיחה לבית המשפט שהיא עשתה את המאמצים הנדרשים מצידה למצות את הדיון בתביעה, גם אז בית הדין יכול לקנות סמכות. בית הדין צריך לקבוע שיש נסיבות חריגות שבשלן הוא מחליט לדון למרות שעדיין הם לא גרושים, אבל כן צריך להראות שהיא הגישה תביעה ועשתה מאמץ סביר לקדם את תביעת הגירושין האזרחית. לפי הנתונים שהועברו לוועדה, גם ע"י בתי הדין וגם מניירות העמדה שהוגשו ע"י הארגונים, עולה קודם כל שמצד אחד הוראת השעה מסייעת מאוד לנשים שבאמת אין להן שום פתרון אחר במדינה אחרת. מצד שני עלו מספר קשיים. אחד מהם הוא לפחות בנתונים שהוגשו לגבי השנה האחרונה שהרבה מהתיקים נוגעים למקרים שבהם היה אפשר לרכוש סמכות גם מכוח סעיף 4א לחוק. זה סעיף שהרחיב כבר בשנת 2005 את האפשרות לדון בענייני גירושין של מי שיש להם זיקה לישראל גם אם הם לא תושבים בישראל. בנתוני רוב התיקים שהועברו אלינו אתמול יש לאחד לפחות מבני הזוג תושבות או אזרחות בישראל והיה אפשר לקנות סמכות גם מכוח אותו סעיף.

לעניין נושא גירושין אזרחיים. ראינו שבמרבית התיקים לא הייתה תביעת גירושין אזרחיים או שלפחות הם לא היו גרושים, בחלק מהמקרים הייתה תביעה שמתנהלת. קושי מיוחד שעלה היה שראינו לדוגמה שצוין שבית הדין בצרפת לא יכול לדון אם אין גירושין אזרחיים ובית הדין כאן פירש זאת כאילו לבית הדין בצרפת אין סמכות ולא דרש גם כן את הגירושין האזרחיים. רצינו לדעת למה ראו את זה כך. עוד שאלה שעלתה היא לגבי אותם עניינים נוספים, אותם עניינים שבעצם אסור לכרוך אך ראינו שכן דנים בהם הרבה פעמים מעבר לסידור הגט למרות שכתוב במפורש שלא ניתן לעשות זאת. רצינו לשמוע גם על זה. איפה כתוב שלא ניתן? כתוב במפורש שלא ניתן לכרוך. כתוב במפורש שאסור לכרוך, יש פה סוגיה לגבי סעיף 9. אבל זה היה בהסכמה? הדיונים היו בהסכמה? תכף נברר את זה. אז צריך להגיד ישר בהתחלה שהדיונים בעניינים הנוספים היו בהסכמה. חבת הכנסת מקלב, בתי הדין הרבניים יציגו תכף את הנתונים כהבנתם. אנחנו מעלים פה סוגיות בפתח הדיון שאנחנו נרצה לתת עליהן את הדעת. התעוררה שאלה האם זה באמת לפי סעיף 9, איזו הסכמה נדרשת לפי סעיף 9 והאם זה לא מעורר קשיים כי מדובר בכל זאת באנשים שאין להם זיקה לישראל והם אינם מנהלים את חייהם פה. אבל הכול נעשה בהסכמה אז כל הקשיים האלה לא רלוונטיים. לכאורה היועצת המשפטית מציגה את הדברים בהתחלה ומעלה את הקשיים אבל זה נשמע שכביכול כבר צד אחד נתן את הנתונים לפני שדנים ומתמודדים.

מיד נשמע את בתי הדין הרבניים, הכול בסדר. אני לחלוטין חושבת שצריך שבתי הדין יציגו ושנבין אבל זו שאלה שצריך להתייחס אליה במהלך הדיון. שאלה נוספת שעלתה בדיוני הוועדה בזמנו הייתה על ההשלכות שיהיו לדיונים הללו על העומס בבתי הדין וההשלכות על מתדיינים אזרחי ותושבי ישראל. אמנם בשנה האחרונה בגלל הקורונה לא היו הרבה תושבי חוץ, אבל כן בשנה רגילה היה חשוב לראות עד כמה זה משפיע על העומס. גם חשבנו שנכון להשוות בכלל את ההליכים בין תושבי חו"ל לתושבי ישראל בכל הנוגע ללוחות הזמנים, לקשיים ולאמצעים שמועילים להשגת הגט. רק עוד שני דברים נקודתיים. כמו שאמרנו, הוראת השעה הייתה בתוקף במשך 3 שנים שהיו שנים לא שגרתיות, ומוצע לדון גם בנתונים שיובאו בפני הוועדה ולראות האם צריך להכניס איזשהם תיקונים, האם צריך פרק זמן נוסף או שרוצים לדון כבר בהוראת קבע. בנוסף, הצעת החוק הממשלתית ביקשה לבטל את סעיף הדיווח לוועדה, חשוב כן לדון בשאלה האם נוכח האחריות אין צורך כן להשאיר את הדיווח לוועדה. תודה ליועצת המשפטית. חברת הכנסת לשעבר עליזה לביא, בבקשה. אני מאוד מתרגשת להיות כאן היום ואני רוצה לבקש את תשומת הלב לחוק מציל חיים שמוטל כאן לפנינו, ולא בכדי אני משתמשת במילה "מוטל". חיים של נשים וילדים ממתינים חצי שנה. החוק הזה נולד במאבקים לא פשוטים פוליטיים קשים. 4 שנים עמלנו על החוק הזה ובסופו של דבר הפתרון היה ואני רוצה גם להזכיר את השר לשעבר אזולאי, זכרונו לברכה, שבאמת זיהה בזמן אמת את המצוקה שהחוק עבר כהוראת שעה. זה חוק שהיה צריך לעבור כחוק רגיל ולא כהוראת שעה,

לפני שהחוק פג ביולי 2021 ביקשנו להאריך את הוראת השעה עד שהחוק יחוקק מחדש. הייתה פה גוורדיה חדשה, הדברים עוד לא היו ברורים, לא היה למי לפנות והאירוע לא תוקן. בזמן אמת כרגע ממתינים תיקים נשים,

זה נשים וילדים שאין סמכות כרגע לפתוח את התיקים עבורן ודברים נגררים. אנחנו מדברים פה על מקרים מזעזעים. מקרה של 11 שנים שאישה פונה אל ארגוני נשים וטוענות רבניות שנמצאות כאן, מבקשים אבל אומרים שאי אפשר, החוק לא קיים.

עצרו מלכת וחיים של אנשים סבוכים בגלל כל השינויים הפוליטיים שהיו כאן, עד שהתארגנה הוועדה ועוד ועוד. אני רוצה גם להודות לך, אדוני היושב-ראש, על הדחיפות של הדיון ואני באמת יודעת שאפשר לקחת את זה ולחוקק את זה כמה שיותר מהר. אני לא יודעת מה יהיה עם כל הדיונים וההסתייגויות, השאלה,

היא אם אפשר להאריך את הוראת השעה עד שהדיון בחוק יסתיים. זו בקשה שלי בפתח הדברים, אם באמת נצא לחקיקה ראשית. זה משהו שביקשנו אותו כבר לפני יולי 2021 משום שמדובר פה בחוק מציל חיים. תודה, חבר הכנסת מקלב. ברשותך, אדוני היושב-ראש, כיבדנו את חברת הכנסת לשעבר עליזה לביא להגיד דברי פתיחה ובאמת מגיע לה. אני גם חושב אם אפשר להגיד את זה במעמד הזה שהיא גם שילמה מחיר דעתי יקר בשביל החוק הזה. אני לא אומר שזה היה גירושין מהמפלגה אבל בכל אופן היא שילמה על כך מחיר יקר. היא לא יכולה להגיד את זה אבל אני יכול, ובאמת יש לה הרבה זכויות בעניין הזה. זה בא מתוך כך שהיא האמינה בדרך הזאת והיא חשה את אותן נשים, שאני גם מרגיש. זה לא "אותן נשים" אלא "אותה אישה", כי מבחינתי זו גם אישה בודדת. יחד אתה היו גם את ועדת רבני אירופה, הרב גולדשמיט ועוד שעזרו בעניין הזה ואני חושב שצריך לציין את זה. אני רוצה להגיד גם בדברי הפתיחה עכשיו ואני חושב שגם אמרתי את זה אז שאנחנו כל הזמן שמים פה את הדגש על בתי הדין, על סמכות בית הדין, באיזו מידה היא תהיה, בכמה הוא ישתמש. לרגע לא שמעתי את הנושא ובעיניי זו הכותרת המרכזית של כל העניין הזה של התרת עגונות מכבלן, על הסעד שאנחנו נותנים למסורבות גט. אני לא חש שזו האווירה. אחרי זה, זה נכון שיש גם מישהו שעושה את זה, אבל שזה יהיה הדבר שמוליך אותנו וכך חונכנו. לכל אורך הדרך אנחנו רואים איך כל פוסקי וגדולי ישראל נקטו בנושא העגונות ללכת לצד הכי מקל. בסיפורים שאני גדלתי עליהם על אחיעזר, על רב חיים עוזר גרודז'נסקי, שימים ולילות לא אכלו ולא שתו, רק ניסו למצוא איך להתיר עגונות מכבל עגינותן. ביום השנה לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, קראתי שהוא היה צריך לעבור ניתוח, באו לקחת אותו והוא סירב לצאת לניתוח כי הוא היה באמצע תיק של עגינות. אלה דוגמאות שאני רוצה להמחיש על ידן על מה מדובר. לכן צריך לתת כל סעד, כל אפשרות, להתיר אישה מעגינותה. נעזוב רגע את בית הדין. אני פשוט הופתעתי איך אנשים שהאמנתי שבאמת רוממות מסורבות הגט בפיהם, הייתי בטוח, אני מכיר אותם לאורך שנים ושמעתי איך הם צעקו שבתי הדין מעגנים ולא עושים מספיק, וכשהגיע צעד מעשי מצד בתי הדין ויוזמות אחרות של רבנים בחוץ לארץ שנתקלים בקושי הזה, באו והעלו הליך שהתברר גם היום שהוא באמת מועיל אז במקום לתמוך ראיתי חרב על בתי הדין בידם, במקום רוממות ההגנה על מסורבות הגט. שאלתי את חלקם:

כשזה נוגע לסמכות בית הדין לא מעניינת אותם האישה, מעניין אותם לא לתת סמכות ועוד כוח לבתי הדין. צר לי שזה מה שמוביל את האנשים שיש להם הערות ורק התנגדויות לחוק הזה. אותי מוביל בחוק הזה, כמו בדברים אחרים, הצד האנושי המיוחד והייחודי שיש בנושא התרת עגינות. בזמנו דיברנו על תיאוריה, הרוב היה בתיאוריה, היום אנחנו כבר מדברים על משהו מעשי. אז כל מה שאז דובר עליו כאולי ואולי, היום יש לנו גם נתונים ואנחנו יודעים כמה נשים באמת התירו בהליך הזה, שלדעתנו יש בו מוסריות גדולה מאוד. אדם שיש לו כאן חוב גדול מאוד, במדינת ישראל, כשהוא מגיע הוא צריך לשלם את החוב, החוב זה אותן נשים. הזיקה של כל יהודי לארץ-ישראלי היא זיקה יהודית. אנחנו מדינה יהודית, יש לנו קשר לכל יהודי שבעולם וזה החלק שאנחנו יכולים לבטא. אנחנו יודעים שיש דברים שהם רק פה, רק במדינת ישראל ורק בארץ ישראל, מה שלא יכולים לעשות במקומות אחרים. כאן יש אפשרות לדון בכל יהודי באשר הוא כשיש את הסיבה להתיר אישה מעגינותה. אני מקווה ומאוד מייחל שזה מה שיוביל את האווירה בדיון הזה. תודה.

חבר הכנסת בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אם אנחנו לוקחים את דברי ההסבר של הצעת החוק מספיק לקרוא את המילים הללו: "מאז חקיקתה הביאה הוראת השעה לשחרור עשרות נשים יהודיות מן התפוצות מעגינותן. לנשים אלה על פי רוב אין במדינות שבהן הן מתגוררות כל דרך חוקית והלכתית לכפיית הגט ולולא הוראת השעה לא הייתה סמכות לבתי הדין לדון בתביעותיהן לגירושין". עשרות נשים ומאז המספרים רק עלו ועלו.

שתפס שם מבחינת התרת עגונות בארץ ובעולם. אני אחזק את מה שהרב מקלב סיפר על מרן הרב עובדיה, שלא מכבר הייתה האזכרה שלו. הוא היה בבית חולים כבר, רצו להכניס אותו לצנתור והוא התעקש עם הרב אריה דרעי ואמר לו: אני הולך הביתה. אחרי שהם רבו חצי שעה,

נגמור את הצנתור ונלך. הוא אמר לו: אני באמצע להתיר עגונה ואם אני לא אקום מהצנתור הזה מי יתיר את אותה עגונה? הוא חזר הביתה עם אמבולנס ופרמדיק וכתב במשך 3 שעות את הפסק. הוא וידא שהשליח לקח ביד את הפסק והתיר את אותה עגונה ומשפחתה. אנחנו יודעים גם מה הוא עשה בשביל להתיר את מאות חללי מלחמת יום הכיפורים.

כשאפשר להתיר ולתת מזור לאותן נשים לצד ההלכה זה הדבר הנכון והחשוב לעשות. הרב דוד אזולאי, זכרונו לברכה, ששבוע שעבר הייתה האזכרה שלו,

ראה את הנכונות, ובאמת חכ"לית עליזה לביא, שייאמר לזכותה אלו דברים שאי אפשר לקחת ממנה עשתה מעשה ומאז אנחנו יודעים שניתן מזור אמיתי לנשים רבות. לכן אני בעד הפיכתה של הוראת השעה לחקיקה קבועה ומסודרת עם הסמכות האמיתית לבתי הדין, שפתרו פלאים את שרשרת התיקים שהיו סגורים ונעולים ואף אחד לא נגע בהם לאורך שנים. צריך לתת להם עוד יותר סמכויות, כוח ועוצמה בשביל שיוכלו לאפשר לאותם אלה שנישאו כדת משה וישראל ומעוניינים להמשיך את אותו הליך ולסיים אותו באותה דרך. לכן אני חושב שצריך להיצמד בדיוק לאותה הצעה שהונחה בהוראת שעה ולהפוך אותה להוראת קבע, כהוראת הממשלה.

תודה רבה. נציגי הנהלת בתי הדין, ניגש אליכם, נשמח לשמוע את התייחסותכם גם כמובן להצעת החוק שאתם בוודאי מבקשים שנאשר אבל גם לסוגיות שהועלו ע"י היועצת המשפטית. אני מניח, הרב מלכא, שאתה תפתח, ולאחר מכן דוברים נוספים. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, מכובדיי כולם, אני קודם כל אדגיש שבאמת הוראת השעה הזו הוכיחה את עצמה מאז שהיא נכנסה לתוקף ועשרות נשים השתחררו מעגינותן בזכות הוראת השעה הזו. הייתי פה גם בדיונים בשלבי הטיפול בהוראת השעה עצמה ושמעתי את החששות שהיועצת המשפטית העלתה, חשש שאולי זה יעמיס על בתי הדין, ההתערבות בסמכויות של החוק הבין-לאומי וכו'. סך הכול המציאות מלמדת שזה לא מאות תיקים, זה עשרות תיקים. בשנה האחרונה, בגלל הקורונה, בכלל היה מעט מאוד. אבל אני רוצה להדגיש נקודה אחת הטיפול בתיקים האלה הוא קצר ביותר, ללא כל יחס לטיפול בתיק בארץ, ויש לזה הסבר. בן-אדם הגיע לארץ ומוציאים נגדו צו עיכוב יציאה, הוא הגיע לבר מצווה, לחתונה של איזה קרוב, המידע הזה מתקבל דרך האישה, מעכבים אותו, האמצעי הזה בלבד אנחנו לא צריכים צווי הגבלה, לא צריכים סנקציות מביא לכך שלפעמים התיק נגמר תוך שבוע. צריך להבין את הרקע גם. הרי ההליכים, רובם ככולם, מתנהלים במדינה שלהם. בדרך כלל אלה זוגות שפרודים הרבה זמן. זה מין מכה בפטיש, שהבעל אומר: טוב, זהו, הגיע רגע, אין לי לאיפה להימלט, אני לא רוצה להישאר במצב הזה, כך שזה לא מכביד על המערכת. ובמיוחד, מול התועלת הגדולה שצומחת לנשים האלה והשחרור, גם להן וגם לבעל עצמו. גם הבעלים עצמם במקרים האלה מודים לבית הדין. סך הכול הם אומרים שגם הם השתחררו, הרי הם לא יכלו להתחתן אז גם הם משתחררים.

תמיד יש איזשהו אגו, דברים צדדיים שמעכבים או שהביאו אותו לגרום לסחבת, או שהוא רצה להרוויח עוד משהו מהסחבת הזאת. בסופו של דבר, ברגע שהוא החליט להגיע לארץ הוא לקח את הסיכון הזה שייתכן שזה יהיה סוף הסיפור, לכן זה לא מכביד על המערכת, ואדרבה, צריך להפוך את זה להוראת קבע כמה שיותר מהר. בדיון הקודם היו פה דוגמאות של נשים צעירות בדרום אמריקה ובאמת היה מרגש לשמוע אותן, כמה שזה עזר להן ואחר כך הן אפילו באו להודות גם אצלי בלשכה. לגבי הנושא של סמכויות בינלאומיות אנחנו צריכים להיות במציאות, תמיד צריכים להיות פרקטיים, לראות את הפידבק שעולה מהשטח, לא היו שום טענות משום מדינה, כולם מבינים את זה, כולם מקבלים את זה, כולם יודעים. אם ניקח את הדוגמה למשל של חוק ניו-יורק, גם הוא על אותו בסיס עקרוני, יש פה איזשהו צורך דתי שהמדינה לא יכולה להתמודד אתו ולכן קבעו שבניו יורק לא יסדרו גט אזרחי לפני שיש גט הלכתי, כדי שלא להשאיר נשים שהגט חשוב להן. מאותה נקודת מוצא זה אותו דבר גם פה. הרי מי שלא אכפת לו מהגט לא מגיע אלינו, מי שחי בלי גט או שהתחתן ללא חופה וקידושין, למרות שגם בנישואין אזרחיים אנחנו עושים גט. כך שמבחינת האנשים שצריכים את השירות הזה,

כמדינה יהודית, צריכה לתת את השירות ליהודים האלה שנזקקים. הם סך הכול יהודים שבאים לארץ, יש להם משפחה בארץ. גם סתם כיהודים, מדינת ישראל עוזרת להרבה יהודים בעולם בכל מיני נושאים הומניטריים אז אין שום סיבה שבעולם שלא יעזרו בדבר כל כך מהותי שמעכב את האפשרות להתחתן שוב וכו'. כך שאני לא רואה שום בעיה בדברים האלה, לא מבחינת העומס ולא מבחינת נושא הסמכויות. מה שנעשה בהסכמה זה מין קניין אגב כזה שמביא תועלת לאנשים. אני לא חושב שצריך להתקומם כנגד זה ואין פה איזו חטיפה של סמכות או משהו. גם הדברים שנעשים בהסכמה נגמרים במסגרת של אותו שבוע של פעילות שבית הדין מעורב. זה לא שאנחנו עכשיו מנהלים דיונים וחלוקת רכוש. מביאים אותם בהסכמה אז זה נפתר בדיון אחד. כל התיקים האלה נפתרים בדרך כלל בדיון אחד. לכן אני חושב שזה לא כצעקתה, שיש פה איזו בעיה משפטית מי יודע מה. צריך באמת להפוך את זה להוראת קבע כמה שיותר מהר. כדי לקבל המחשה של המציאות יותר בפרטים ונתונים נבקש מד"ר רפי רכס, שפילח את הנתונים של התקופה האחרונה וערך טבלה, שישקף גם כן את המציאות. תודה. בבקשה, ד"ר רכס. בשנה האחרונה של הקורונה מצאנו פתיחה של 14 הליכים של תיקי עגונות חו"ל. אני חייב להגיד שהבדיקה שלנו היא בדיקה של תיקים שנפתחו. מתוך 100,000 תיקים אין לי דרך למצוא אותם אלא ע"י המחשב אבל אני יודע שכמה וכמה תיקים, לצערי הרב, קודדו לא נכון ע"י המזכירות או ע"י עורך הדין שפתח והם תיקי עגינות חו"ל ופשוט מאוד הם לא נכנסו לנו לתוך הסטטיסטיקה, אז כנראה שזה יותר מ-14 תיקים. עדיין ברור לנו שמספר התיקים ירד בהרבה כי החוק בנוי על-כך שהבעל נמצא בישראל ואז אני תופס אותו פה כך שאם השמיים סגורים אין אפקטיביות לחוק הזה. מהתיקים שעלו אני בדקתי תיק תיק מצאתי, כמו שהזכירו קודם היועצות של הכנסת, שבחלק מהתיקים היה אפשר לרכוש סמכות גם לפי סעיף 4א, ובעיניי, אם יש אפשרות לרכוש סמכות לפי סעיף 4א, זה עדיף. הכלים רחבים יותר - - - מתקיימת קודם כל זיקה עניינית.

אכן מתקיימת זיקה והכלים הם גדולים ורחבים יותר וחבל לצמצם את הסמכות ל-4ב1. זה לתשומת לב מי ששומע אותי מעורכי הדין. אנחנו גם נעשה ריענון במזכירויות, למרות שבמזכירויות בגדול אנחנו לא אמורים להנחות אף אחד, אבל צריך גם להיות מודעים - - - אבל זה סעיף שנוגע לסמכות בית הדין, זה לא קשור למתן יתרון לאיזשהו צד. בית הדין צריך לומר על פי איזה סעיף הוא קונה סמכות. בית הדין צריך להיזהר לא להנחות את הצדדים אבל הצד שפותח צריך להיות מודע שאם יש לו סמכות לפי סעיף 4א אז מומלץ לפתוח לפי סעיף 4א. גם הדיינים צריכים להיות מודעים. לא, הם לא יכולים להנחות. היו תיקים שראיתי אבל לא יכולתי להגיד כי אסור לנו להנחות. אני לא חושב שזו הנחיה אבל בסדר, נעסוק בזה. אתם לא מודעים להבדלים? יש לנו את אגף עגונות שיכול לעזור בזה. אתם צריכים לפתח את הפרקטיקה איך לעשות את זה. סומכים עליכם שתדעו לעשות את זה לבד.

הכלי שלנו יהיה באמצעות אגף עגונות. נטפל בזה. בצרפת יש בעיה שיש חוק במדינה שכל עוד אין גירושין אזרחיים אסור לבית דין דתי לערוך גט. לפעמים הגט האזרחי עובר מהר אבל לפעמים הוא לא עובר מהר ואז האישה נמצאת בין שמיים וארץ. מה, יש עיכובים בגיטין לא בישראל? חשבתי שרק בישראל יש עיכובים, לא ידעתי. כן. ואתם רואים בזה כדבר שנכנס בגדרי החוק. בדיוק. אנחנו סוברים שבתוך גדרי החוק יש לנו את הסעיף הראשון, 4ב1, שאומר ואגב כבר אז בין השאר זה היה בין מטרותיו של אותו סעיף "במקום מושבו של הנתבע או במקום מושבה של התובעת אין בית דין שניתן לערוך בפניו גט לפי דין תורה מחוץ לישראל", באותו מצב, באותה נקודת זמן. לכן אין בית דין בצרפת שיוכל לערוך וזה בפני עצמו נחשב עילה. יחד עם זאת, אנחנו ממליצים לאישה ושוב אני פונה לעורכי הדין לפני שמגישים את ההליך הזה תתחילו ותפתחו הליך תביעת גירושין אזרחי, אפילו אם האישה לא פתחה, גם אם זה בארצות הברית. זה מקרה פרטני. אני רוצה רגע לשאול: א', מבחינת החוק היא בוודאי חייבת לכל הפחות להתניע הליך גירושין אזרחי במקום מושבה, אחרת לא נכנסים בגדרי החריג?

בתוך הרשימה של המקרים ששלחתם לנו ציינתם אכן שעל פניו בחלק לא קטן מן המקרים היה ניתן לפתוח את התיק בעילה של סעיף 4א. כמה מקרים מאז שהופעלה הוראת השעה בעצם נזקקנו לסעיף 4ב ובעתו לא ניתן היה לקנות סמכות, בית הדין לא יכול היה לקנות סמכות? אני לא יכול להגיד מספר מדויק כי לא בדקתי את כל התיקים שהיו קודם, בדקתי את התיקים של השנה האחרונה ואותם נתתי - - - לא הבנתי את השאלה. הוא לא היה יכול לקנות לפי סעיף 4א? אני רוצה להזכיר שיש לנו שני סעיפים של סמכות שיפוט בינלאומית. על פי הדיווח של בית הדין הרבני, של הנהלת בתי הדין הרבניים, בחלק לא מבוטל מהמקרים הטוען הרבני, עורכת הדין, משתמשים ב-4ב, אבל למעשה גם 4א עמד להם, ו4א זה דרך המלך.

כשיש תושבות, כששני בני הזוג הם אזרחים ולא חיים בישראל.

מה העניין שלהם לא להשתמש בזה? עניין של טעות, לכן אני שואל. אם הם אזרחים אין בעיה. השאלה שלי היא מאוד פשוטה: כמה תיקים כאלה היו? אם אתה אומר שאתם לא יודעים לומר מ-2018 אז בטבלה שבידינו. הטבלה שבידנו מתייחסת לשנה האחרונה בלבד? כן, לשנה האחרונה נתתי פה את הפירוט. אז ביחס לשנה האחרונה ולפירוט אני מבין שיש לנו כאן 14 מקרים. כמה מתוכם, אלמלא היה לנו את סעיף 4ב והיינו רק עם סעיף 4א, לא היינו יכולים לפתור את עניינה של האישה מסורבת הגט או העגונה? אני יכולה לומר שאנחנו ייצגנו ב-8 תיקים כאלו. בחלק מהתיקים נשים חיכו למעלה מעשור לרגע הזה ולולא החוק הזה לא היה - - - לא בשנה האחרונה, במהלך שלוש השנים. מקרה אחד יש?

הרב מקלב,

בוועדה הזו אנחנו מקפידים שבמקום שבו יש חובת דיווח של רשות כלשהי לוועדה אנחנו מכבדים את עצמנו ואותם ומנסים להבין את הנתונים. אנחנו פשוט רוצים להבין את סדרי הגודל. אין ספק אולי הייתי צריך לומר את זה בפתיחה שכולנו מצווים לסייע לכל אישה לא להימצא במערכת יחסים זוגית שהיא איננה מעוניינת להמשיך אותה, קל וחומר כשמדובר באישה יהודייה וזו בהחלט מדינת העם היהודי, אין בזה שום ספק. במובן הזה גם ברורים המניעים להוראת השעה. הוראת השעה הגיעה אחרי שהפעילו את סעיף 4א, ראו את אותם מקרים שבהם לא ניתן פתרון. באותה נשימה התפקיד שלנו כמחוקקים הוא לאזן בין הצורך החשוב הזה לבין עקרונות שגם בהם אנחנו צריכים להתחשב, של משפט בינלאומי וכו', ואנחנו נדע לנווט את הספינה הזאת למקום הנכון שלה.

אני מאוד שמחה על הדברים שלך כי חיכיתי שתגיד אותם כיו"ר הוועדה. הדברים שלך הם מאוד-מאוד משמעותיים וזה לא מובן מאליו, לא כולם מחזיקים בדעה שלך, אדוני היושב-ראש. עצם העובדה שלבית דין היה את הכוח לחתן זוג במדינות מסוימות אך אין לו את הכוח לגרש. הוזכר פה הרב גולדשטיין שהגיע אלי לפני 6 שנים ואמר לי: יש לנו המון עגונות במדינות חבר העמים כי בתי הדין שהיו חזקים וחיתנו, אין להם את הכוח לגרש, הם לא יכולים לאכוף, מדינת ישראל חייבת לעזור. זה ברור. לך,

זה ברור ולכן הדברים שלך הם מאוד-מאוד חשובים. כרגע יש גם עמדת ממשלה. זו הצעת חוק ממשלתית, היא זכתה לאמון הכנסת בקריאה ראשונה, אז אנחנו עכשיו ניגשים לעסוק בה. זו הצעת חוק ממשלתית, מלכתחילה אנחנו יודעים מהי עמדת הממשלה כאן, זו לא רק עמדת הנהלת בתי הדין הרבניים, אבל אנחנו חייבים להבין שכשבאים ומבקשים להפוך הוראת שעה להוראת קבע אז התחנה הראשונה של תהליך הדיון בוועדה היא להבין מה קרה בהוראת שעה, להבין מה הדברים הטובים שהשגנו בהוראת השעה וגם להבין איפה האתגרים כדי שנדע להתמודד אתם בהוראת הקבע. לכן אני שואל עוד פעם כדי להבין את סדרי הגודל. עוד נקודה חשובה שצריך לשים לנגד עיננו היא שעצם קיומה של הוראת השעה פתר הרבה בעיות בהרבה מדינות עוד לפני שאנשים הגיעו, כי כבר בקהילה שם, למרות שאין להם סמכות לגרש, בית הדין אומר לו: אם אתה לא תשמע לנו פה ברצון, כפי שאנחנו רגילים, אתה לא תוכל לנסוע לארץ. הוא לא יוכל להגיע לכותל המערבי למשל,

לכן אני אומר, הרבה מהתיקים נפתרו כבר שם. ואני אומר שוב, אין כל כך הרבה תיקים שטופלו פה בארץ. בסדר גמור, פשוט חשוב שנבין.

בקריאה המהירה שלך - - - ב-10 תיקים מתוך ה-14 הסמכות היא רק מכוח סעיף 4ב1. מידע אמפירי אין לי אבל בהחלט עברתי על הרבה מאוד תיקים. הערתי על-כך שעורכי דין לפעמים יכולים להרחיב את הסמכות לפי סעיף 4א אבל עדיין רוב התיקים הם לפי סעיף 4ב1. חשוב באמת להגיד שני דברים: א', עובדה היא שבאותם תיקים שפתחו לפי סעיף 4ב1, חוק העגונות, והיה אפשר לפי סעיף אחר, עורכי הדין לא ידעו על-כך ולא פתחו. זאת אומרת, החוק עצמו הכניס המון מודעות בחו"ל. ודבר נוסף, שאמר כבוד הרב מלכא, אנחנו יודעים על מקרים ספציפיים, ומן הסתם יש מקרים שאנחנו לא יודעים עליהם וגם היו כאלה, שעצם העובדה שהבעל לא יכול להיכנס לארץ והוא רוצה להיכנס לבר מצווה,

זה עצמו מביא אותו לתת את הגט עוד קודם שבכלל הפעלנו את ההליך, ואולי לא נדע מעולם שהחוק הזה הוא שהביא להתרת אותה אישה עגונה. שאלה נוספת, אדוני. הוראת השעה נכנסה לתוקף ב-2018. אנחנו לצערנו נמצאים כבר למעלה מ-18 חודשים בתקופת קורונה. כפי שאתם ציינתם, התקופה הזאת, מטבע הדברים, הפחיתה דרמטית את המספרים כי אנשים לא טסו ולא הגיעו לישראל. מה הרציונל מאחורי הפיכת הוראת השעה כבר עכשיו להוראת קבע? מבחינת הניסיון עם המקרים, לא היה נכון לקבוע היום עוד הוראת שעה לשלוש שנים, לחמש שנים, כדי ללמוד עוד על ההסדר הזה? יכול להיות שהיו דברים שאתם הייתם מבקשים לתקן כתוצאה מהעניין. גברת עליזה לביא כבר הזכירה קודם שמלכתחילה רבים סברו, ולצערי כך לא קרה, שהחוק לא היה צריך להיות כהוראת שעה. זה חוק טוב, זה חוק נחוץ.

הסיבה המרכזית שהוא נכנס כהוראת שעה היא בגלל החשש מחיכוך בין-לאומי, במשפט הפרטי הבין-לאומי, ופה יש לנו מידע מדויק. היו הרבה הליכים ולא היה אפילו הליך אחד שמשרד החוץ, מהדיווח שהוא נתן, קיבל איזושהי תלונה, לא משרד המשפטים ולא בתי הדין הרבניים. זאת אומרת, העולם שזאת הייתה הסיבה העיקרית של הפיכת החוק להוראת שעה לא עמד על רגליו, ואפילו יותר מכך, הקהילות היהודיות מעוניינות בחוק הזה. זה היה הרי החשש של משרד החוץ, חיכוך עם החוק הבין-לאומי והייעוץ המשפטי. זה לא היה מבית, זה היה מבחוץ. ברור לי. מהותה של הוראת שעה היא שבהתחלה בוחנים. אנחנו עברנו את התקופה - - - עברנו תקופה שהיא קצת מעוותת. אבל גם אם התברר במקרה אחד בתקופה הזו שהתירו עגונה ולך תדע לאן זה היה נמשך בסוף התברר שהחוק הוא חוק נכון. מכובדיי,

אני שמח שכולנו תמימי דעים לגבי הרגישות הנדרשת לתיקי עגינות, וכאן לא משנה אם העגונה היא אזרחית ותושבת ישראל או לא. אנחנו נגיע בדיון הבא לעסוק בחלק הארי של התיקים, דיון מעקב שני. אנחנו נגיע עוד מעט לדיון הנוסף, שהוא דיון מעקב על סירובי גט, או עיכובי גט, כאן בישראל. כולנו רגישים למצוקה,

הגדולה של נשים, לא משנה אם הן אזרחיות ישראל ותושבות ואם לאו. כל המציל נפש אחת הציל עולם ומלואו ולצערנו לפעמים הסדרת גט זה גם הצלת נפשות.

אדוני היושב-ראש, שאתה מרצה כיושב-ראש ועדת החוקה בפני סטודנטים למשפטים ואומר את משנתך. אני מבין שהמגמה היא להעביר חוקים מהוראת שעה להוראת קבע, גם כוועדת חוקה ובוודאי גם לתפיסתך.

יש שינוי בתפיסתך שיש לקחת הוראות שעה ולהפוך אותן להוראות קבע?

רק שהמקרה הזה הוא חריג קצת. חברים, לא צריך כל הזמן לחשוש שתצא תקלה מידי הוועדה. אמרתי שהמגמה היא ברורה, אנחנו מנסים לבדוק אם יש דברים שצריך פה לטייב. מי שיצא מהוועדה יחשוב שאתה נגד הוראת קבע ובעד הוראת שעה. שלא תצא תקלה תחת ידיך. יש עוד כמה דברים שאני רוצה להפוך להוראת קבע, הרב מקלב. כבוד היושב-ראש, אני חושב לגבי השאלה האם צריכים הוראת קבע או הוראת שעה, שהנתונים קודם כל מדברים בעד עצמם, המספרים. אני רוצה להתחיל מהסוף, משנת 2021. הוראת השעה

יש לנו אנשים שהיו מאוד-מאוד רוצים כבר עכשיו להפעיל את החוק אבל הם לא יכולים. אם אנחנו רואים את הנתונים של 2021, רואים ש-3 תיקים רק נפתחו בשנת 21 ועוד תיק מגירושין שבעצם עומד בחוק. אתה מוטרד מחזרת המציאות של 4 מערכות בחירות תוך שנתיים, של סחיבת הציבור הישראלי עוד פעם לקלפי שלא לצורך. זה חשש רציני,

זה בסדר, אני מבין מאיפה הוא מגיע. קודם כל, יש לנו כבר תקופת ניסיון מספיק ארוכה כשאנחנו רואים את 2018-2019. 2018, חשוב להדגיש, זה רק מיום הוראת השעה, שהייתה באמצע השנה. 2019 הייתה שנה מלאה, בלי קורונה. 2020, ממרס כבר התחילה הקורונה, אנחנו רואים את הירידה. אין ספק שהנתונים מוכיחים שברגע שיש חוק, עורכי הדין מכירים את החוק, הצדדים מכירים את החוק ומשתמשים בו. ברגע שזו הוראת שעה שתלויה ועומדת בכל מיני זמנים והליכים, אוטומטית, כמו שרואים בשנת 2021, גם הצדדים, גם עורכי הדין, מפחדים כנראה ללכת לפתוח את ההליך כי הם לא יודעים מה יקרה באמצע של אותה הוראת שעה, ולכן אנחנו רואים את הירידה. ברגע שזו תהיה הוראת קבע, אני חושב שהמספרים של 2018-2019 יחזרו על עצמם ויכול להיות שאפילו יכפילו את עצמם, כי אנשים יידעו שזו הוראה קבועה שאפשר להשתמש בה, שאותן נשים שרוצות להתגרש לא צריכות לפחד שמחר או מחרתיים ההוראה כבר לא קיימת, ואז באמת נוכל להגיד שעשינו את מצוותנו והתרנו את עגונות חו"ל בצורה מושלמת. היום אנחנו לא יכולים להגיד את זה בגלל הסיפור הזה. כמה תיקים פתוחים יש היום בגלל חוסר סמכות לדון בהם? הרב זבדיה טוען שיש לו בין 5 ל-10 תיקים בתל אביב. יש עוד נתון שאתם רוצים להציג?

אם ראש אבות בתי הדין תל אביב ירצה עוד להוסיף על ההליכים שמתנהלים אצלו ועל אותם תיקים שהוא לא יכול לטפל בהם כי הוראת השעה פגה, אני חושב שזה יהיה מאוד חשוב. מיד ניתן לראש אבות בתי הדין כמובן להתייחס.

אגב, תיק שגם פורסם באתר בתי הדין, שהבעל רצה לבטל את כל ההליכים, טענה משפטית שברגע שהחוק פקע הוא פתח את התיק עוד קודם פקיעת החוק אז כל ההליך כולו פקע. חברים, ברור שהמצב שבו אנחנו נמצאים כרגע הוא לא מצב טוב. אני רוצה לשאול את הנהלת בתי הדין האם בשנים של הוראת הקבע התגלתה איזושהי מתיחות בין בית הדין כאן לבין בית דין רבני אחר בתפוצות?

חשתם שהנושא הזה מתקבל יותר טוב ע"י בית הדין הרבני של הקונסיסטואר בצרפת אבל יש בתי דין רבניים אחרים שחשים שבהסדר הזה אתם דורכים על רגליהם? הם שמחים מאוד במציאות הזאת. ולא רק זה, שמעתי ממקרים שהיו שבית הדין קרא לנשים ואמר להן: הנה,

אמרו: עכשיו יש פה דרך שיכולה להועיל לכם,

באה אישה ותובעת את הגירושין אבל מתברר שהיא לא פתחה בטעות הליך גירושין

אין סמכות ייחודית. מאחר שהבעל מביע את הסכמתו והאישה גם הביעה את הסכמתה, יש פה הסכמת כל הנוגעים בדבר במקרה שבו אין סמכות לבית הדין והסמכות היא

אני חייב לומר לך, ד"ר רכס, שזה נשמע לי קצת מעקף. הסמכות הייחודית היא לנושאים - - - כן.

זה נשמע לי קצת מעקף של כוונת המחוקק. המחוקק בא ואמר אמירה מאוד ברורה מהם תנאי הפתיחה למסלול הזה. אם המחוקק היה חושב שסעיף 9 הוא עוד שער לעניין הוא היה אומר. המחוקק בא ואמר - - - המחוקק לא ביטל

לפני כן המצב היה מאוד ברור מבחינה משפטית, סמכות ייחודית לבית הדין הרבני בענייני נישואין וגירושין לאזרחי הארץ או תושביה, נקודה, סימן קריאה. מה קורה עם תיירים יהודים שהגיעו לארץ

הן לא התרחשו באותה מדינה אבל אותה מדינה אומרת: לי

כיוון שאני מדינה יהודית, לכן לי יש סמכות על כל היהודים בעולם, היא תפיסה מוזרה מאוד.

אני חושב שכדאי מאוד שהוועדה הזאת תשמע

נתקל בצו עיכוב יציאה מן הארץ ולאחר מכן מגיע לרב זבדיה, והרב זבדיה, פלא פלאים, אומר לו: תראה,

אני הוצאתי כבר

ועכשיו אנחנו שומעים כאן בוועדה שבכלל אין בעיה של סמכות משום שיש הסכמה. נדמה לי שחשוב מאוד שהוועדה תשמע גם מכמה עורכי דין, אם לא בעלים,

ברור שאנחנו צריכים לעזור משום שהליכי גירושין אזרחיים בחוץ לארץ לוקחים שנים. בארץ לא שמענו מעולם על הליך שנמשך שנים.

כמו פה, תוך שבועיים-שלושה שבועות סוגרים את העניין של הגט.

עו"ד כהנא דרור,

מהם הדברים שלדעתך אנחנו צריכים לשים אליהם את לבנו? אני מצטרפת פה לדברי חברי,

הנושא של ההסכמה צריך לצאת

להגיד שלא יהיה ניתן לפרש שאפשר גם בהסכמה לדון בכל העניינים הכרוכים אלא באמת

זו כמובן הערת אזהרה ותמרור אזהרה חשוב.

אני חושבת שאם זה עוזר גם אישה אחת אז ודאי שצריך להחיל.

מוריה דיין, בבקשה. מוריה

אנחנו עשינו בו שימוש לא מועט. עזרנו ללא מעט נשים באמצעות החוק הזה. שאלת קודם אם היה אפשר דרך 4א, היו מקרים שלא היה ניתן לעזור לאותן נשים לולא הוראת השעה, ולכן אנחנו לחלוטין

החוק במדינת ישראל מתייחס לעבירות מעין אלה כעבירות שניתן

אני יכולה להקריא לך את החוק: "דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות-חוץ נגד חיי יהודי,

בריאותו, חירותו או רכושו באשר הוא יהודי או רכוש מוסד יהודי באשר הוא כזה". הוא לא צריך להיות אזרח ישראלי ולא תושב ישראלי. אני

יוון שהאישה לא הסכימה לתנאים של הבעל בנושא הרכושי - - - כדאי שתצייני גם כן את הלחצים שהרבנים עושים לאותם גברים כדי להגיע - - - רגע, תן לי לסיים את המשפט.

שוב, אני לא אומרת שבכל המקרים, היו לנו גם במקרים שהבעל ניסה לפתוח את הנושאים האחרים, הדיין עמד על שלו ולא איפשר את

אנחנו סבורות שבסעיף 4(1)(ו), שעוסק בכך שאין סמכות בעניינים הכרוכים לכתוב "אף לא בדרך של משא-ומתן"

"אף לא בדרך של הסכמה בין הצדדים דרך סעיף 9". לחדד את הנושא. אני רק אומרת שזה לא לחלוטין יפתור את הבעיה.

אם היא מדברת למשל על המהרשד"ם, כפי שהיא אמרה בכנות,

אני רוצה לפרש את דבריה.

אם מדינת ישראל תפסוק שעל פי דין תורה חייבים לפסוק שלא בהתאם לדעתו של המהרשד"ם,

גברתי או עורכת הדין של אותה גברת, שאולי הספיקה להגיע לארץ,

אנחנו נוהגים בגמישות בעניין הזה למרות שבעיקרון יש חובת הופעה אישית תשלחי את טענותייך, מה תביעת הגירושין. היא אומרת.

אז זה בסדר שיכרכו נושאי ממון, נושאי ממון, החזקת ילדים, שלא לדבר על סעיף 9. זו עקירה מתוכן של כל הדבר הזה. אם הבעל מגיע לפה ויכול להתנות תנאים, אז מה עשינו לטובת האישה?

אתם אומרים לעזור, אבל איפה פה העזרה לאישה? עו"ד כהנא דרור, יש עזרה גדולה,

כשאומרים לנו שבית הדין לוחץ אין בית דין שלוחץ. האם יש סיטואציה שמוטל צו הגבלה, ולו זמני, לפני שיש הסכמה כתובה של הבעל לדון על פי סעיף 9?

מה זה "הסכמה כתובה"?

זה נעשה בשבילכם. זה נעשה בשבילכם. המצב הוא מספיק גרוע מכל מיני בחינות,

שנה. בתי הדין עשו עבודה מעולה ב-20 השנים האחרונות,

הרב יעקבי, אתה הובלת הרבה מאד מהלכים שאנחנו רואים את התוצאות שלהם לחיוב

נתתי כמה החלטות בנושא הזה שהיינו צריכים להתפלמס עם החוק כדי להשאיר,

לפתוח תיקים חדשים כרגע אין לנו בסמכות. כל מה שאנחנו עושים הוא בשיתוף פעולה מלא עם כל בתי הדין בעולם,

אם זה אוסטרליה, הם מבקשים ומתחננים שנוכל לסייע בידם כדי לגמור נושא

יצירת האמון הזאת לוקחת לפעמים שעה-שעתיים ולפעמים ארבע-חמש שעות, עד שהם מבקשים ממני: הרב, אנחנו הרי לא רוצים אחד את השני שניהם אומרים, גם האישה לא רוצה וגם הבעל מודה שהוא לא רוצה,

יש כבר פסקי דין לגירושין בחו"ל.

האנשים האלה,

בלי לצאת להפסקה, בלי לשתות,

כשהם מבקשים:

תעזור לנו,

מנשקים לי את היד כשאנחנו יוצאים החוצה. לכן אני חושב, אולי היו חריגות פה ושם, אבל בקו הכללי הכול נעשה בהסכמה.

החוק היום לא קובע בעצם מנגנון של דיווח שלכם או הודעה

האם לאור הרגישות הבינלאומית של הנושא והחריגות לא היה ראוי שתימסר הודעה ליועץ המשפטי על הליכים בתיק הזה? דבר שני, יש בחוק בתי הדין

מה מחייב מחשבה שנייה, אחרת לא היה צריך לחוקק אותו כהוראת

מה לא עבד טוב בנושא הזה שאתה מנסה עכשיו לשאול?

אם יש הסדר שאומר שיש מנגנון של הודעה לנשיא/נשיאת בית המשפט העליון על מצב של מעצר או הטלת קנס, בעיניי פשיטא שאם אנחנו מדברים על הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים עכשיו באופן קבע להטיל איסורים על אנשים שהם לא

הנתונים מוכיחים את עצמם.

הרי התנגדת לחוק הזה גם אז.

הרב מקלב, אתה טועה, אני ישבתי כאן ב-2005 ו-2006 כנציג המרכז הרפורמי לדת ומדינה, טענתי שצריך להכניס תיקונים בהצעת החוק המקורית, רוב התיקונים האלה התקבלו על דעת הממשלה והוועדה, לכן רשימת הזיקות ב-4א נראית כמו שהיא נראית, ואחרי שהתקבלו התיקונים האלה אנחנו אמרנו שראוי לתמוך בחוק הזה, אחרי שהוכנסו בו החריגים של הזיקות. בדיון ב-2018 אני לא הייתי, הוועדה לא הזמינה אותי להציג את עמדתי, אני לא מבין למה.

אם זו הזכות שלך ש-4א נמצא בזיקות האלה - - - כבודו,

התשובה שלי היא שלילית לשתי השאלות הללו. באשר לדיווחים ליועץ המשפטי לממשלה, בהתאם לחוקי מדינת ישראל המקרים שבהם נותנים דיווחים ליועץ המשפטי לממשלה קשורים: או בענייני קטינים, או במאסר לפי בזיון בית המשפט או במאסר לפי חוק בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין. ההצעה שלך לכלול דיווח רק בגלל שבית הדין הוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נראית לי חורגת מכל אמת מידה סבירה, עם כל הכבוד, והיא גם מטילה עומס בלתי אפשרי על משרד המשפטים, ואולי גם על בתי הדין הרבניים. אבל כל מי שנמצא בתוך התחום יודע כמה זמן צריכים לחכות לדיווחים ולהבעת דעה ע"י היועץ המשפטי לממשלה כי יש כל כך הרבה דברים שצריך לעסוק בהם, ואם אתה מטיל את חובת הדיווח והתייחסות אז אי אפשר לעמוד בזמן שהחוק קצב לסיום ההליכים. זה דבר אחד. בעניין השני, של דיווחים לנשיאת בית המשפט העליון. הרי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), שמחייב מתן דיווחים לנשיאת בית המשפט העליון כאשר יש קנס או מאסר, קיים משנת 1956. המצב הזה היה שורר ונדיר ביותר שאיזשהו עניין הגיע לנשיאת בית המשפט העליון כי בתי הדין לא הטילו, לא קנסות ולא מאסר. זה היה נדיר ביותר. מאז שנחקק חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) איננו זקוקים לאישור ולדיווח. מצד שני, אנחנו בהחלט עושים שימוש באותם מקרים שחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) לא מספק לנו מזור, ותמיד-תמיד יש לנו שיתוף פעולה של נשיאת בית המשפט העליון בהקשרים האלה. אני לא אומר, היו מקרים שהיא לא הסכימה, היא תיקנה, ואנחנו קוראים את פסקי דינה ואת הנחיותיה ופועלים בהתאם, אבל אין צורך אמיתי. אין צורך. מי מכם יהלוך שאם בעוד שנה, שנתיים,

יתברר שאנחנו עושים שימוש פסול בהוראות החוק האלה, תהיינה עתירות לבג"ץ, תהיינה פניות כלשהן. אתם המחוקקים, אבל למה לתקן את מה שהוא

אדוני, אני מבינה לפי מה שאני שומעת שזה ייקח הרבה זמן - - - גברתי זה לא ייקח הרבה זמן - - - האם אפשר להעביר הוראת שעה של חודש כדי לאפשר לנו לטפל בתיקים מאוד קשים?

התשובה היא לא מכיוון שמה לעשות, אין בפנינו הצעת חוק להארכת הוראת השעה. זו גם לא סמכות של הוועדה.

הנושא אם להאריך או לא להאריך נדון בינינו ובין משרד המשפטים. אנחנו לא התנגדנו להאריך את הוראת השעה, ולו בשלוש שנים, אבל יש החלטת ממשלה. מכובדיי, הכול טוב. יש החלטת ממשלה, יש דיונים בכנסת ודברים נעשים בדרך מסוימת. אני מיד אתייחס להמשך הדיון, אנחנו צריכים לעבור לדיון הבא שגם הוא כולל אתכם. אני אסביר איך אנחנו נמשיך. הכוונה היא לא לעכב את תהליכי החקיקה, יש פה מספר עניינים שאנחנו צריכים לבוא אליהם בדין ודברים עם הממשלה, שהיא מציעת החוק, בין השאר לגבי המשך הדיווחים לכנסת על יישום החוק, כי מה לעשות, החוק הזה הוא בהחלט חוק חריג. נציגת משרד המשפטים, עו"ד יעל בלונדהיים, באמצעות הזום, בבקשה, ואז נחתום את הדיון ונסביר מה סדר הדברים מבחינתנו.

באמת דיון מאלף, נאמרו רוב הדברים המשמעותיים. מעלף או מעייף? חה"כ מקלב, אתה כבר בוגר הדיונים פה בוועדה. כאן גילית אורך רוח רבה ביותר וסבלנות אין-קץ לשמוע את כל הנציגים. אני בכלל לא מבין את ההערה שלך. אתה מבקש עכשיו את חוות הדעת, את הסכמת, היועץ המשפטי? הרי כל החוק בא לאפשר לתת צו עיכוב יציאה מהארץ.

אתה מתפרץ לדלת שהיא - - - אבל זה כל החוק. אם המחוקק ראה את זה אז בהוראת שעה, הוא היה אומר שצריך לקבל חוות דעת, צריך לקבל את ההסכמה.

בבקשה, עוד בלונדהיים. אני רק אגיד שמבחינתנו הדחיפות פה היא מאוד משמעותית. אני כן מצטרפת לבקשה לקדם את הנושא כמה שיותר מהר. אני אגיד שאם זה עומד כרגע על שאלת דיווח לכנסת אני לא חושבת שעל זה אנחנו נתעקש ובאמת לעשות כל מה שאפשר כי כל מקרה הוא עולם ומלואו. אנחנו גם נתקלנו בסוגיות של נשים שנדרשות לחוק והוראת השעה פקעה והשאלות הן ממש אקוטיות ומידיות. אז כל מקרה הוא עולם ומלואו ואני מצטרפת לבקשה לעשות מה שניתן כדי לקדם את זה כמה שיותר מהר. בסדר גמור. מכובדיי, תראו, ברורה לנו הדחיפות - - - אבל תסביר לי,

למה אתה אומר שזה לא קשור, אתה ביקשת דיווח - - - מכיוון שעלתה כאן הצעה על די אחד מהארגונים שעוסקים בעבודת בתי הדין הרבניים, עלתה הצעה באחד מניירות העמדה, לא לבקש את חוות דעתו של היועץ המשפטי אלא להודיע ליועץ המשפטי על שימוש בסמכויות על פי החוק הזה כדי שהיועץ המשפטי יחליט אם הוא רוצה - - - אבל היועץ המשפטי דיבר על זה גם בהוראת שעה? על צו עיכוב יציאה מהארץ? על צו עיכוב יציאה מהארץ של אדם שהוא לא אזרח מדינת ישראל ולא תושב. מה החוק אומר אבל? אנחנו עכשיו באים לחוקק את החוק. אני מבין שעמדת שני חברי הכנסת המכובדים היא שצריך לקחת את החוק כמו שהוא ולאשר אותו. מותר גם לחברי כנסת אחרים, גם בהסתמך על עבודת ארגונים אזרחים, להעלות עוד רעיונות. נשאלה פה שאלה, קיבלנו תשובה - - - אתה שמעת את הרב זבדיה כהן. כמו שאמר גם היועץ המשפטי, אם מישהו חושב שעושים טובה לבתי הדין, מבחינתם זה לא נותן להם שום דבר. חבל על כל יום. אבל, חבר הכנסת בוסו, אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אנא, תן לי לסכם. אני מבקש לומר כך: ברורה לנו הדחיפות. למי שתומך בסמכות החריגה הזו של בתי הדין ברורה הדחיפות כי אנחנו נמצאים פה בתקופת ביניים שלא משרתת את תכליות החוק. מי שמתנגד לחוק,

אז אין לו בעיה עם המצב הזה, אבל מי שתומך בהארכת ההסדר וזו עמדתה כרגע של ממשלת ישראל וגם כנראה עמדתה המסתמנת של כנסת ישראל שאישרה את החוק בקריאה הראשונה ברור לו שאי אפשר לשקוט כאן על השמרים.

נדאג לקבוע דיון המשך בימים הקרובים, לא בטווח של שבועות אלא בטווח של ימים כי יש פה צורך לקדם. אנחנו נהיה בדין ודברים שלנו עם משרד המשפטים, עם הממשלה, לגבי כמה סוגיות שאנחנו נרצה לברר, בוודאי נעמוד גם אתכם בקשר והממשלה תעמוד אתכם בקשר, המשרדים שמלווים את עבודת בתי הדין הרבניים, ונראה איך אנחנו מתכנסים. צריך להגיע להסכמה

הוא כרגע לא מופיע בהצעת החוק ואנחנו נעמוד לפחות על המשך דיווח לוועדה בגלל ייחודו של החוק. זה לא החוק היחיד שיש בו דיווח לוועדה הזו. יש לנו עוד כמה סוגיות שנהיה אתכם בדין ודברים. המטרה היא לסיים את הסוגיה הזו במהירות.

תתעורר מחלוקת גדולה, קיימת גם האפשרות כן לטפל בהארכת הוראת השעה כדי שלא נימצא בתקופת הביניים הבעייתית. בכל חוק שקיים במדינה יש להם תיקוני חקיקה, אז אפשר לאשר את המצב הקיים, לא להשאיר ואקום. אתמול ישב פה שר המשפטים בדיון, זה לפחות האורים ותומים של החוק שמגיע, כזה ראה וקדש והכול בסדר, פה יש ארגונים ויש הסתייגויות. במקום לתת להם סמכות, לתת להם את הדחיפה, להגיד להם: תמשיכו בעבודה - - - חה"כ בוסו, בכוונתנו להחזיר לבית הדין את היכולת לסייע לנשים יהודיות עגונות מרחבי העולם. עלו פה כמה סוגיות, אנחנו בימים הקרובים נידרש אליהן, ייקבע דיון לשבוע הבא, נביא את הדברים להצבעה. המטרה היא לא לעכב את החוק, היא רק למצות את הדיון בכמה נקודות. תנוח דעתכם. אני מבין שאתה משמח כמה גברים היום. בסדר, בדיון שאנחנו מיד נמשיך בו אני אעכיר את רוחם. אנחנו קיבלנו בקשה מהשר לעדכן שהוא מתנגד לכל שינוי של החוק. איזה שר מדובר? השר לשירותי דת. אבל בתי הדין הרבניים נמצאים באחריות איזה משרד ממשלתי? שירותי דת. בסדר גמור. השר לי אמר דברים אחרים לגבי חלק מהסוגיות, בסופו של דבר נצביע בוועדה. מקובל עליי שהוא אומר לך משהו אחר ולאחרים משהו אחר?

אנחנו לא נשאיר ואקום. זו המציאות. עכשיו יש ואקום. הרב מלכא, לא נטריח את כבודו להגיע עוד פעם, נוכל לעשות את זה גם בדיון עם היועץ המשפטי. המטרה היא להזיז את הדברים קדימה, אבל מכיוון שאני צריך לבוא בכמה סוגיות שעלו כאן בדין ודברים עם השר אנחנו נדבר אתו. אני לא חושב שהפערים דרמטיים. בכל מקרה, שמעת גם ממני, אני בעד כך גם אמרתי לשר להחזיר לבתי הדין הרבניים את הסמכות לסייע בהתרת עגונות מן התפוצות ואני מודע לדחיפות הדברים. נדאג לטפל בזה ונעשה זאת. מכובדיי, תודה לכולם, הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 15:00.